השר, שר התקשורת, חברותי וחברי חברי הכנסת, היום יום שני, כ"ג בתמוז התש"ע, 5 בחודש יולי 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום לא תהיינה הצעות אי-אמון, שכן ראש הממשלה נמצא בדרכו לארצות-הברית, והאופוזיציה ממשיכה את הנוהג, מנהג שקנה שביתה בכנסת שקבעה שבזמן שראש ממשלה נמצא בשליחות המדינה בחוץ-לארץ לא מגישים הצעות אי-אמון, ואני מברך את האופוזיציה על כך.

הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

עוד אודיעכם, כי ביום כ' בסיוון התש"ע, 2 ביוני 2010, הונחה על שולחן הכנסת החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנתו של מר יריב אופנהיימר, מזכ"ל "שלום עכשיו", נגד חבר הכנסת מיכאל

ייחשבו להטרדה מינית,

אלה המקרים שבהם החוק מחייב למעשה היפוך יוצרות של נטל הראיה, ודווקא אותו אדם שהוא בעל מרות, בעל סמכות, הוא זה שהצטרך להוכיח שלא נהג בהטרדה, ולא להיפך, לא המוטרד הוא זה שצריך להראות כי התנגד. הדוגמאות בחוק, אותן נסיבות המפרטות מצבים שבהם קיימים יחסי מרות או תלות בין המטריד לבין המוטרד - הדוגמאות הן יחסי עובד מעביד, יחסים בין מרצה לסטודנט, יחסים בין רופא למטופל, ועוד דוגמאות. מה שכרגע מחוקק בחוק הזה, החדש, הוא כשמדובר באדם שיש לו סמכות ומרות רוחנית, ותיכף נפרט גם את העניין הזה. המחוקק רואה בחומרה רבה מצבים של הטרדה מינית תוך ניצול יחסי תלות או מרות כאמור, מפני שבמצבים אלה המוטרד אינו יכול להתגונן או להתנגד למעשי הטרדה. כשנחקק החוק נקבעה בו שורה ארוכה של מערכות יחסים שבהן מתקיימים יחסי תלות או מרות, אך המציאות לימדה כי קיימות מערכות יחסים נוספות שבהן מתקיימים יחסים כאלה אשר לא נכללו בחוק. מטרת התיקון העומד להצבעה היא להרחיב את הנסיבות הנכללות בחוק כך שייתן מענה טוב יותר למציאות. התיקון הראשון עוסק בהרחבת ההגדרה של יחסי תלות בין מטפל למטופל, כך שטיפול יכלול לא רק טיפול נפשי ורפואי כפי שקובע החוק כיום, אלא גם טיפול בריאותי וטיפול פארה-רפואי. תוספת זו מרחיבה את ההוראה כך שייכללו בה גם טיפולים מסוגים שונים הנפוצים מאוד בימינו, ובהם ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפולים אלטרנטיביים למיניהם דוגמת דיקור סיני ורפלקסולוגיה. כמו כן מוצע בתיקון להרחיב את המשמעות של טיפול נפשי כך שייכנסו להוראה זו גם מסגרות אחרות הדומות במטרתן, באופיין ובמהותן למסגרת של טיפול נפשי, אף שהמטפל אינו איש מקצוע טיפולי, כגון מאמן אישי, קואוצ'ר כפי שמכנים זאת היום, ודומיו, זאת על-ידי הפניה מפורשת להגדרה של טיפול נפשי המופיעה כיום בחוק העונשין בסעיף שעניינו בעבירה אחרת של יחסי מין בין מטפל למטופל. לפי ההגדרה שבסעיף זה, טיפול נפשי הוא אבחון, הערכה,

שיקום או ניהול שיחות שנעשו באופן מתמשך בדרך של מפגש פנים אל פנים כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה,

מחלה או בעיה אחרת שמקורן רגשי או נפשי. זה התיקון הראשון. התיקון השני הוא תיקון לפסקת משנה (ה) העוסקת בהצעות או בהתייחסויות המופנות אל תלמיד או סטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים. התיקון בא להבהיר ולהסיר ספק כי מדובר גם על תלמיד או סטודנט במוסד המקנה השכלה דתית לבוגרים כגון ישיבות או מוסדות חינוך דתיים אחרים. לצערנו, אנחנו נמצאים במציאות שבה גם רבנים אינם חפים מהנושא הזה של הטרדה מינית, והחוק בא להגן על אותם תלמידים שחוו הטרדה מינית מאדם שהוא איש חינוך במוסד ישיבתי. התיקון השלישי עוסק ביחסים שבין אדם שהוא בעל סמכות דתית או רוחנית לבין אדם שבא לקבל ייעוץ או הדרכה ממנו. כידוע לנו, רבנים היום אינם רק אנשים הפוסקים הלכות בענייני איסור והיתר, אלא גם אנשים שמשמשים כפסיכולוגים לעת מצוא. הצעת החוק הזאת באה לומר שיש מרות ויש סמכות גם אם לא מדובר בתלמיד ישיבה הלומד אצל אותה דמות רוחנית או סמכות רבנית. הנוסח שעבר בקריאה הראשונה היה מצומצם יותר, וחל על הטרדות מיניות על-ידי כוהן דת, או על-ידי מי שמתחזה להיות כוהן דת. המונח כוהן דת כולל רב,

קאדי וכוהנים של דתות אחרות. הוועדה עשתה מאמץ למצוא נוסח שיתייחס גם להטרדה מינית על-ידי כל מיני אנשים שמתחזים לגורואים, אנשים בעלי סמכויות רוחניות למיניהם. נתקלנו בקושי גדול למצוא נוסח שמחד גיסא יכסה את התופעה הקיימת במציאות, ומאידך גיסא יהיה ברור ומפורש ככל הניתן, כפי שראוי כאשר מדובר בעבירה פלילית. בעניין זה אף הובאו בפני הוועדה דוגמאות של מקרים שבהם נשים הוטרדו מינית על-ידי "מנטורים" ובעלי יכולות רוחניות למיניהם, אותן דמויות שנתפסות בעיני הפונים אליהם כדמויות מוערכות במיוחדות, אפילו נערצות. לרוב מדובר באנשים כריזמטיים היודעים לנצל היטב את חולשות הפונים אליהם. באותם מקרים הנשים לא הביעו התנגדות להטרדות, מאחר שמדובר ביחסי תלות ומרות עמוקים.

בעקבות הלקונה בחוק, נחסמה דרכן לבית-המשפט ונפגעו סיכוייהן להכרה, לקבלת פיצוי ולהחלמה מהפגיעה הקשה שחוו. הנוסח המונח בפניכם בעניין זה קובע שבמקרים של הטרדה מינית של אדם במסגרת הדרכה או ייעוץ של כוהן דת, או של מי שמתחזה להיות כוהן דת, או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, אין המוטרד נדרש להראות שאינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות המופנות אליו. ברצוני לציין שהנוסח הזה זכה לתמיכה גורפת מצד ארגוני הנשים, מאחר שהוא אכן רחב מספיק כדי להכניס למסגרת החוק את כל המקרים הקשים, כפי שציינתי, ויחד עם זאת זהו ניסוח בהיר, ברור ומדויק דיו על מנת שניתן יהיה להגדיר באמצעותו עבירה פלילית. בהצעות החוק שעברו בקריאה טרומית של חברי חברי הכנסת שנלר ואורלב, הוצע לתקן גם את סעיף 6 לחוק הקובע תקופת התיישנות מקוצרת בהגשת תביעה אזרחית לבית-המשפט בגין עוולה של הטרדה מינית. בעוד תקופת ההתיישנות האזרחית בכל תביעה עומדת על שבע שנים, הרי שבחוק זה ההתיישנות עומדת על שלוש שנים בלבד. נושא זה נדון בוועדה ונשמעו טיעונים רבים המצדיקים את שינוי המצב הקיים. עם זאת, לאור התנגדות הממשלה לקיצור תקופת ההתיישנות והתחייבות המציעים לקבל את החלטת הממשלה, החליטה הוועדה שלא לכלול תיקון בעניין זה בהצעת החוק הנוכחית. אני רוצה לציין שסוגיה זו תידון בוועדה בדיון נפרד ומעמיק בהצעת חוק שאני הנחתי בנושא הזה, שמדברת על הארכת תקופת ההתיישנות בעבירת הטרדה מינית בכלל. אני מבקשת מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אך לפני כן, אולי הדבר החשוב מכול כאשר הצעת חוק מגיעה אל שלב הגמר, שלב התודות. חברי היקרים, אחרי שזה יעבור.

אני אציין לטובה את מנהלת הוועדה שלי, דלית אזולאי, שבאמת עושה לילות כימים כדי שעבודת הוועדה תהיה משובחת ומוצלחת, ויד ימינה, מזכירת הוועדה אריאלה אהרון. אני רוצה לציין לטובה את היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת-דין תמי סלע, משרד המשפטים, שנהג בשיתוף פעולה מלא והסכים לקבל את הנוסח המורחב, את הגברת אורלי לוטן-אלמגור ממחלקת המחקר של הכנסת, שסייעה לנו רבות במחקר מקדים לנושא הזה. העוזרים הפרלמנטריים היקרים שלי, דורון גיסינגר ודוד בן-גיגי, שעושים עבודה נפלאה בהכנת כל דבר חקיקה של הוועדה.

אחרונים חביבים, שהם גם הראשונים לעניין חוק זה, חברי הכנסת מגישי הצעת החוק החשובה הזאת, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת זבולון אורלב, תודה רבה לכם בשם הוועדה, בשם כל אותם אנשים שמרגישים את הצורך החיוני של הצעת החוק הזאת. אני חושבת שספר החוקים של מדינת ישראל היום זוכה בהצעת חוק חשובה מאין כמותה, ואני מודה לכם על שיתוף הפעולה המבורך, יחד עם חברי הוועדה כולה, שתרמו כדי שנגיע ליום השמח הזה שבו הצעת חוק נוספת נכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה. תרשי לי, יושבת-ראש הוועדה, לברך אותך, שכוותיקה ורגילה את מציגה פה הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית, כאילו כל חייך היית בכנסת, וגם כששנותייך אינן עדיין שנות גיל שצריך לספור אותן, את באמת מובילה כאדם ותיק ורגיל, המביא את דברי המחוקקים בצורה רהוטה ובהירה, ועל כך אנחנו מודים לך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כן ירבו.

זה לא יהיה בפעם הבאה, אז זה כבר יהיה דבר ברור. אני כבר לא אתן.

כמובן, להצעת חוק זאת קשה שיהיו מסתייגים, אבל יש מסתייגים המבקשים פשוט להביע את עמדתם בקשר לחוק, וזוהי הסתייגות דיבור. חבר הכנסת המבקש את ההסתייגות הוא חבר הכנסת זבולון אורלב, אחד מיוזמי החוק. וחבר הכנסת עתניאל שנלר יבקש בוודאי בתום חקיקת החוק לברך, ובכך נצא ידי חובתנו.

זכיתם ששר החינוך נמצא באולם כרגע, לא ביושבו כשר החינוך אלא ביושבו כיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה בעבר. רק לתקן את אדוני, אם מותר לי. הסתייגות דיבור נרשמה גם בשמי.

אני מתנצל. לא, אנחנו כבר מנצלים את זה גם לתודות. לא, אני מתנצל. יש לך זכות להסתייג חמש דקות רצופות. אני לא מודד את הזמן, כי היום זמננו, ברגע שיגיע סוף חמש הדקות ואני אראה שאתה לא מתכוון לסיים, אני אתחיל להעיר לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי שר החינוך, אני חושב שזהו חוק חשוב בעיקר מפני המסר שלו. המסר שאין חסינות, אולי כדאי שאדוני ישב ליד שולחן הממשלה, כי רבים כבר מטלפנים האם עזבת את הממשלה,

והם מתחילים להיות מודאגים.

הוא סך הכול בא לדבר עם יושב-ראש ועדת החינוך, מה הבעיה? המסר הוא שבסוגיית ההטרדה המינית, בסוגיה של שמירת מעמדה של האשה, בסוגיה הזאת אין חסינות. גם אנשים שמחזיקים בידם כוח רב, סמכויות רבות, אין להם חסינות.

ככל שאדם רם יותר במעמדו, התביעות ממנו הן תביעות נחרצות יותר, והוא צריך לשמש דוגמה. עד עכשיו, למעשה, החוק הקפיד מאוד עם בעלי הסמכות הפורמלית, או שהוא מפקד בצבא, או שהוא מורה כלפי תלמידותיו, או שהוא ממונה בעבודה כלפי העובדים שלו. אלה היו בעיקר בעלי הסמכות שהחוק הקפיד מאוד אתם ודרש מהם דרישות יתירות, להקפיד בסוגיה של מניעת הטרדה מינית. החידוש של החוק הזה, שיש גם סמכות שהיא לא פורמלית, שהעוצמה שלה היא לפעמים יותר מאשר עוצמה של מישהו שהוא ממונה עליך פורמלית. לפעמים התלות של אדם באותו אדם שהוא בעל סמכות חברתית רוחנית, הקשר והתלות הם בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר של חיילת כלפי המפקד שלה, ולכן החוק הזה הוא חוק חשוב, הוא מסר חשוב. הדבר השני שאני רוצה לומר זה בסוגיה שגם הזכירה היושבת-ראש, הסוגיה של תקופת ההתיישנות. אנחנו העלינו את הנושא בכמה דיונים, בזכות היושבת-ראש ורגישותה הרבה מאוד לנושא הזה, וסהדי במרומים שגם חברי חבר הכנסת עתניאל שנלר, שיעלה לדבר, ואני מודה לך על שיתוף הפעולה בחוק הזה, וגם כל חברי הכנסת, עד רגע זה אין לנו הבנה עמוקה מדוע משרד המשפטים מתעקש שתקופת ההתיישנות על הטרדה מינית תהיה רק שלוש שנים ולא, זה כדי לחסוך עומס על המערכת, אתה מבין?

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, כמה אפשר לדבר לשון הרע, במירכאות או לא במירכאות, על הפקידות של משרד המשפטים?

הרי נמצאים שם רק אנשים ישרים ותמימים וצדיקים ודורשים את טובת הכלל. אבל עכשיו אני מדבר ברצינות. זה דבר בלתי מובן, איך מטעמים של פלפולים משפטיים שהשכל לא תופס אותם, וכל אחד מבין, וגם אלה שעוסקים במקצוע הזה ומגיעה להם ברכה עצומה, מרכזי הטיפול בנשים הפגועות, כולם מעידים שלפעמים יש צורך בזמן רב יותר כדי שאותה אשה שנפגעה תתלונן, ויש עניין שהיא תתלונן, כי צריך לבער את הרע וצריך לטפל באנשים שפוגעים, וזה ממש בלתי אפשרי. התוצאה היא, אדוני היושב-ראש, שיש בתוכנו היום אנשים שמטרידים והם פוגעים והם בעלי סמכויות, והם מתהלכים חופשי, כי הנפגעות לא התלוננו בתוך שלוש השנים, וזאת בשעה שבתלונות אחרות אפשר להתלונן שבע שנים. לכן אני מודיע שאני אגיש הצעת חוק מחדש, נפרדת. אני יודע שהיושבת-ראש, תצטרף אלי. אמרתי, חברת הכנסת. תיכף יגיע חלקי לדבר בשבחך.

אבל גם אני, נוסף על כל ההצעות, גם אני אגיש הצעת חוק בסוגיה הזאת, ואני מקווה מאוד שגם חברי חבר הכנסת שנלר יגיש. אנחנו נציף את הכנסת הזאת בהצעות חוק באופן שצריכים לתקן. דבר אחרון, הצעת החוק הזאת, המקורית, היא של חברת הכנסת לשעבר גילה פינקלשטיין. ובלבד שזה לא יפגע בעיקרון של להרחיק עדותך,

כי לפעמים כאשר אתה הולך ואומר: אפשר לדחות את התלונה לתקופות כאלה שהן מעבר להיגיון הסביר, לא, בשורה ארוכה של עבירות זה שבע שנים.

בתביעות נזיקין זה שבע שנים. בתביעת נזיקין לא מסתירים, אין אדם צריך להתגונן אלא מפני מערכת עובדות, כי חובת ההוכחה היא כמובן,

לא, פה אתה יכול לבוא ולהתלונן, אז באים וחוקרים. אבל זה חוק פלילי. הרי אם לא השתכנע בית-המשפט שלמעלה מכל ספק סביר הוא עבר עבירה, הוא לא יכול להרשיע אותו. בנזיקין פעולת הנזק היא העיקרית, בעוד שהטרדה, יש פה מערכת יחסים שככל שאתה מרחיק את הזמן אתה יכול להרחיק עדותך, ועל-ידי כך לנצל לרעה,

אדוני היושב-ראש, לדעתי, הערך של חובת ההגנה על כבודה של אשה אין ספק. לדעתי מבחינת מאזן האינטרסים, הוא קודם כול שלא יסתובבו בתוכנו אנשים שהטרידו, עברו עבירות קשות של הטרדה, ומסתובבים חופשי אך ורק מפני שתקופת ההתיישנות היא שלוש שנים, וזמן ההתאוששות של הנפגעת לפעמים לוקח יותר מאשר שלוש שנים. וגם אז היא צריכה תמיכה אוקיי, אז בנסיבות. ויתברכו כל הארגונים שתומכים.

אז אולי כדאי שהחוק ייכתב בנסיבות.

יכול להיות שאני לא אציע שבע שנים, קודם כול נציע ארבע שנים, נלך בגישה זוחלת, לפחות ארבע שנים. הדבר האחרון, ברצוני לומר שהצעת החוק הזאת היא הצעה שנוסחה לראשונה על-ידי חברת הכנסת לשעבר גילה פינקלשטיין, שהיתה מסיעת המפד"ל,

אני ביקשתי את רשותה והמשכתי את החוק הזה בכנסת השבע-עשרה. אז, לצערי, לא היתה נכונות של משרד המשפטים לקדם את הצעת החוק הזאת. ובכנסת השמונה-עשרה שמחתי שחבר הכנסת עתניאל שנלר, שמגלה רגישות חברתית רבה ופעיל מאוד ועושה דברים חשובים, גם הוא הגיש הצעת חוק, ויכולנו לחבור, עם הצעת החוק שלי והצעת החוק שלו, להצעת חוק משותפת. אבל הזכויות הראשוניות מגיעות לחברת הכנסת דאז גילה פינקלשטיין. גם אני רוצה להודות לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. אני בדרך כלל מאוד ספקן לגבי חברי כנסת חדשים שמייד מתמנים ליושבי-ראש ועדות, מה עוד שגם אני, כשהייתי חבר כנסת חדש, ביום הראשון התמניתי ליושב-ראש ועדת החינוך והתרבות, אז יש לי חשדות כלפי יושבי-ראש כאלה. ואני מוכרח לומר שהופתעתי מאוד מאוד לטובה, מאוד מאוד לטובה, ואני ממש מברך אותך על דרך ניהול הוועדה. אני יכול לומר לשר החינוך, שניהל את הוועדה הזאת ביד רמה בקדנציה הקודמת, הצלחנו גם שם להעביר שניים או שלושה חוקים, שאפשר להתברך בירושה, ביושבת-ראש החדשה. אני גם רוצה להודות למנהלת הוועדה דלית אזולאי, שמרגישים שהיא בוגרת שלי בוועדת החינוך, וגם לאריאלה אהרון, וכמובן גם ליועצת המשפטית תמי סלע. יעמדו כולם על הברכה, ואני מקווה שהמסר העיקרי של החוק הזה יעבור בציבור ונוכל לדעת שהצלחנו למנוע הטרדות ופגיעות מיניות בנשים. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב, השר לשעבר, יושב-ראש ועדה לשעבר. יש לך כבר "לשעברים" שאי-אפשר לפרוס אותם. יעלה ויבוא חבר הכנסת עתניאל שנלר. גם היום.

כל מי שאני לא אמרתי, אני סומך עליך שתאמר בעצמך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היא נכנסה אלי הביתה בערב, אשה נשואה, אם לכמה ילדים, והסבירה לי על התהליך שהיא עוברת עם יועץ, והתהליך הזה הוביל אותה לצורך להיפרד מאישה,

וכמעט מילדיה. בסוף הילדים אצלה.

שבר שהחל בניצול התלות המוחלטת שלה בו, ביועץ.

גיליתי את אותו חוק מדהים שחברת הכנסת לשעבר גילה פינקלשטיין הציעה, ואחר כך חבר הכנסת אורלב הציע, וזכיתי לתהליך של חקיקה מאוד מאוד יפה עם חברי חבר הכנסת אורלב, בניצוחה של חברתי חברת הכנסת חוטובלי. אני רוצה לומר שבשביל לחוקק חוק כזה אתה לא צריך רק לקרוא, אתה צריך להרגיש. ואחת החוויות היותר חשובות בעיני היתה באותם ימים שביקרתי במרכזי הסיוע בתל-אביב, בירושלים, ובאותו מוסד שמאז ועד עתה אני מלווה אותו באופן קבוע, של נפגעות מינית,

תקיפה וכו'. ואתה שומע את הסיפור שמאחורי המלים, שאנחנו כמחוקקים כותבים אותן, אבל הם מרגישים אותן, שאנחנו דורשים מהם, אבל הם כולם מלאי, הרבה יותר מכעס. בעיה קשה במיוחד. אני רוצה להתחיל דווקא בתודה ולדבר מאוד בקצרה, ולומר תודה על שזכינו כולנו כצוות להוביל חוק מהסוג הזה. כפי שאמרתי, אני בראש ובראשונה רוצה לומר תודה לזבולון, כי באמת על-יד מחוקק ותיק ורגיל ויושב-ראש ועדה ושר לשעבר, ואני אנה אני בא, אני בסך הכול קדנציה שנייה, זה בהחלט חוויה ודבר חשוב. מעבר לזה, זכיתי גם לימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל. מימיני ציפי ומשמאלי ציפי. יש לי ציפי בוועדה וציפי במפלגה, וגם ציפי הצליחה להוביל אותנו עכשיו למחוז של גמר החקיקה,

בהקשר הזה. אבל שניים-שלושה משפטים למהות העניין. לא נתנו דגש על כך שהחוק מתיר שלא להוכיח שהתנגדתי להטרדה. זה בעצם הדבר החשוב. לא מטילים על המוטרד שום דבר בעצם. צריך להיות common sense, היגיון, שאסור להטריד, לא דיני ראיות. אסור להטריד, נקודה. לא צריכים להוכיח שום דבר. זה מהות החוק הזה, זה המהות שלו. ולכן החוק הזה, מעבר לזה שהוא מוציא את חובת ההוכחה שרציתי,

הוא בעצם אומר: מי ששבוי,

תינוק, שבוי בידי המטפלים, וגם אדם בוגר הוא שבוי, שבוי בידי החוק, אבל שבוי גם בידי המוסר היהודי, המוסר של מדינת ישראל. זו הגדלות של החוק. אני רוצה לומר ששום כיפה על הראש לא יכולה לחפות על שום הטרדה כזו או אחרת, ושום סמכות לא מעניקה שום זכויות ושום חיסיון, וסגולה רוחנית איננה סגולה להטרדה מינית, והחברה בישראל לא יכולה לגלות טיפה של סובלנות למי שעובר את הקווים. ולכן בחוק החינוכי הזה, והוא חוק חינוכי, החשיבות שלו בקביעת אמות המידה. אמת המידה, שיש דברים שהם אינם בני הוכחה או שיח, הם עובדה. מותר, אסור. זה אסור. לכן אני רוצה להצטרף גם לאמרה של חברי לגבי ההתיישנות, ולהצטרף לשיטה של שלב אחרי שלב. משרד המשפטים הודיע שבכוונתו לנסות לייצר איזון של הרבה מאוד חוקים על ארבע שנים. הבה ונתחיל בארבע שנים. כשנגיע לשם, אין לי ספק שכולם יבינו את המשמעות הרגשית, ומעבר לכך, של המוטרד כדי לתבוע. וזה דורש יותר זמן מאותן ארבע שנים, אבל נתחיל בארבע שנים. אם כן, נסיים. אני רוצה להודות לכם, חברי, על התמיכה בחוק, ולאחל לכל עם ישראל שהעיקרון שאין שום לגיטימציה להטרדה מינית הוא עיקרון שיישמר מכאן כנורמה חברתית של החברה המודרנית של מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית.

תודה רבה. האם יושבת-ראש הוועדה רוצה להתייחס? אני חייב לשאול, כי אלה הסתייגויות לכל דבר.

האם אתם מבקשים להצביע על ההסתייגויות, חבר הכנסת אורלב?

תודה רבה. חבר הכנסת עתניאל שנלר.

לכן, אין הסתייגויות, שכן ההסתייגויות הוסרו, ולכן נצביע בקריאה שנייה על הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע 2010, כמקשה אחת. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סעיף 1 נתקבל. 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6) עברה בקריאה שנייה. גברתי יושבת-ראש הוועדה, האם את מבקשת שאני אצביע בקריאה שלישית? כן. את מבקשת, תודה רבה. היא מבקשת שאני אקרא בקריאה שלישית. הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), קריאה שלישית, נא להצביע. חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע 2010, נתקבל. 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע 2010, שיוזמיו הם חברי הכנסת זבולון אורלב ועתניאל שנלר, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, אני מזמין את ממלאת-מקום יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חברת הכנסת רחל אדטו, לעלות לבימה על מנת להציג את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע 2010, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. להצעה הזאת יש הסתייגויות?

אין הסתייגויות, אזי מייד אחרי הצגתו אנחנו נצביע. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע 2010, הצעת חוק פרטית שהציעו חברי הכנסת חיים אורון, אמנון כהן ואנוכי. על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי רשאיות קופות-החולים לגבות ממבוטחיהן תשלום עבור חלק משירותי הבריאות שהן מספקות, ובכלל זה דמי השתתפות עצמית עבור רכישת תרופות לפי מרשם. כיום מבוטח קופת-חולים אשר רוכש תרופות מרשם נדרש לשלם השתתפות עצמית עבור כל אחת מהאריזות שהוא רוכש. מצב זה עשוי להביא לכך שמנת התרופה תחולק לכמה אריזות קטנות, כדי להגדיל את דמי ההשתתפות העצמית. הצעת החוק המונחת בפניכם נועדה להבטיח כי למבוטח של קופת-חולים הזקוק לתרופה לפי מרשם, תסופק האריזה שבה כמות התרופה הקרובה ביותר לכמות הרשומה במרשם. כך יימנע מצב שבו התרופה מפוצלת לכמה אריזות שלא לצורך והמבוטח נדרש לשלם דמי השתתפות עצמית גבוהים יותר ממה שהיה משלם לו סופקה לו האריזה הקרובה ביותר בכמותה למופיע במרשם. שלב זה הוא שלב התודות, כי זו ההצעה.

ברצוני להודות ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת חיים כץ, שעזר לקדם את ההצעה ולהביא אותה היום לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, לצוות הלשכה המשפטית: ג'ודי, אלקנה, אייל, זיו ויעקבית, לצוות ועדת

הרווחה והבריאות: וילמה, מנהלת הוועדה, אתי ומעין, וכמובן, לעוזרי הפרלמנטריים הנאמנים, ליעד גילהר וגיתית, שעזרו ופעלו בקידום הצעת החוק. אני פונה לחברי הכנסת לאשר בקריאה שנייה ובקריאה שלישית את הצעת החוק,

בנוסח שהכינה הוועדה.

תודה לחברת הכנסת רחל אדטו, אשר בשם הוועדה הציגה את הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע 2010, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע 2010, עברה בקריאה שנייה. גברתי ממלאת-מקום יושב-ראש הוועדה, האם להצביע בקריאה שלישית?

תודה רבה. נתבקשתי לקרוא קריאה שלישית. אני מפעיל את ההצבעה בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע 2010. נא להצביע בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני שמעתי את בקשתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, ובהקפידי על חוקה, חוק ומשפט אני שמעתי את בקשתו, היא נרשמה בפרוטוקול, אני לא מצרף את קולו להצבעה. אלא אם כן היית על הבמה, בהחלט הייתי מאפשר,

במקרה הזה לא. תודה רבה לחברי הכנסת. אני קובע שחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49),

עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. האם שר הבריאות נמצא פה? אני חושב שהשר נמצא באכסדרה האחורית. הוא לא שם? טוב, אני לא מוריד את זה מסדר-היום. האם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה או מי מטעמו נמצא כאן? אני מזמין את שר החינוך לבוא ולעלות להציג את הצעת החוק שלו, שהיא הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, שכן אינני מתכוון לאבד את זמנם של חברי הכנסת בכך שהבאים בסדר עדיין לא נוכחים באולם. להצעת החוק הזאת, בקריאה ראשונה, נרשמה עד עתה חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. מי שרוצה יכול להירשם גם הוא,

החברים מבקשים לדבר בנושא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקש ממליאת הכנסת לאשר הערב בקריאה ראשונה את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5), שמטרתה להקל על ציבור ההורים במערכת החינוך ולנסות להפחית את הנטל הכלכלי הקשור לרכישת ספרי לימוד לילדים גילאי חוק לימוד חובה. השינויים העיקריים המוצעים בחוק הם כדלקמן: הקלת תנאי הכניסה של בתי-ספר לתוכנית על-ידי הקטנת שיעור ההורים שהסכמתם נדרשת לצורך כניסה לתוכנית מ-90% ל-60%; 2. מתן אפשרות לשר החינוך להקצות סכום סיוע לבית-הספר בעבור חידוש מלאי הספרים, נוסף על סכום הסיוע הראשוני שניתן בעת ההצטרפות לתוכנית, 3. הסרת מגבלת הזמן שקבועה כיום בחוק, שהיא שנת הלימודים תשע"ד, לצירוף בתי-ספר לתוכנית, כלומר מתן אפשרות לבתי-הספר להצטרף לתוכנית בכל שנת לימודים מעתה ואילך. יתרונות החוק, בהנחה שיאושר על-ידי הכנסת: 1. הורדת הנטל הכלכלי מההורים, רכישת ספרים בצורה מרוכזת, פיתוח יחס של כבוד לספר, הדגשת נושאים כמו חיסכון ואחריות לרכוש, סיוע באכיפת השימוש בספרים מאושרים, הקטנת תדירות החלפת הספרים ומניעת רכישת ספרים שאין בהם שימוש במהלך השנה; 2. פרויקט חברתי קהילתי שאפשר להפעיל בו גם תלמידים באיסוף הספרים וחלוקתם כחלק מפרויקט להעסקת תלמידים בחופשה, אפשר להפעיל סדנאות כריכה לכריכת הספרים המיועדים להשאלה ולחידוש ספרים ישנים,

בבתי-הספר המפעילים את הפרויקט נוצר הווי סביבו ומוטמעים באמצעותו ערכים של שוויון, שמירה על רכוש ותרומה לקהילה, וגורמים שונים בקהילה, אדוני היושב-ראש, שמחים לסייע לפרויקט. היחידה המקצועית הרלוונטית במשרדי מעריכה שיהיה אפשר לצרף לתוכנית את כל בתי-הספר שיבקשו זאת. אנחנו מצפים שבשנת הלימודים הקרובה יצטרפו כ-100 בתי-ספר חדשים לפרויקט. תלמיד שמשתתף בפרויקט משלם דמי שאילה שהם פחות ממחצית עלות ספרי לימוד חדשים. הסכום הזה הוא עד 280 ש"ח לשנה. הפרויקט מיועד לבתי-הספר המדורגים במדדי הטיפוח 3 10. משנת הלימודים הבאה הורחבה התוכנית גם למדד הטיפוח 2. נכון להיום כ-1,100 בתי-ספר משתתפים בתוכנית השאלת ספרי לימוד, שפועלת כבר משנת הלימודים תשנ"ד, דהיינו יותר מ-15 שנה. הנושא עצמו מוסדר גם באמצעות חוזר מנכ"ל. אני התערבתי להסדרת תקציב לנושא באופן קבוע. אנחנו מעוניינים, ולכן אנחנו הבאנו את זה, וועדת הכנסת גם אישרה היום פטור מחובת הנחה, לסיים את החקיקה של החוק עד סוף הכנס הזה, כדי שיחול בפתיחת שנת הלימודים הבאה,

פחות מחודשיים. אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר, מעבר למאמצים שאנחנו עושים בדרכים שונות גם להעצים את הפרויקט הזה וגם להקל על ההורים, אנחנו פועלים ומתכוונים להעצים את הפעולה בכיוון של העלאת ספרי לימוד לרשת האינטרנט, בסופו של דבר זה פתרון העתיד. יש כמובן קשיים, יש נושא של זכויות יוצרים, יש נושאים אחרים, אבל חשוב לקדם את המסלול הזה. אני גם רוצה להודות לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי שנמצאת כאן, שהעלתה את הנושא בפתיחת שנת הלימודים הנוכחית, ומאז נכנסנו לשורה של מהלכים בנושא הזה, ביניהם החוק הזה שאנחנו מביאים היום, אבל לא רק הוא, שתכליתם להקל על ציבור ההורים שבאמת נושא בנטל כבד בהקשר הזה שנים רבות, והשאיפה שלנו, ככל שהדבר אפשרי, להקל את הנטל הזה. אני מבקש מהמליאה לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעבירה לדיון בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. תודה לשר החינוך גדעון סער. אין ספק, אתם יכולים להביע את דעתכם. לדיון זה נרשמו כמה חברי כנסת. הראשונה, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, בבקשה, גברתי. הואיל והשעה לא דוחקת בנו, אני לא מגביל אתכם בזמן, אבל כמובן אחרי ארבע דקות אני אתחיל לראות האם אתם מדברים לעניין. שלום לכולם. כבוד יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לברך על היוזמה שלך לקידום נושא חשוב כל כך לכל ההורים במדינת ישראל. אני מבקשת מהמליאה לתמוך בהצעת החוק הזאת, זו הקריאה הראשונה ואני מקווה מאוד שנספיק להעבירה עד הסוף. זה פרויקט חשוב מאוד. יצא לי להגיע למקום שנקרא מט"ח, מקום שמייצר את רוב ספרי הלימוד לילדים. בעידן המודרני, הפרויקט שהם עושים, הם מכניסים את כל ספרי הלימוד לאינטרנט. כמעט שאין משפחה שאין לה מחשב. בכל בית יש מחשב, ואנחנו כמדינה צריכים לקחת אחריות ולהתגייס יחד למשימה. אנחנו צריכים להיות מספיק מודרניים ועכשוויים. זה לא פשוט, זה לא זול, אבל אני חושבת שמשרד החינוך צריך לקחת כמה יוזמים ממשרדים שונים, לדבר עם השר להגנת הסביבה ולהתייעץ אתו, כי זה נושא שקשור אליו. הרי מה עושים עם ספרים שזורקים? אפילו כאשר נכנסים לפרויקט השאלת ספרי לימוד, יש כמה חוברות שנשארות. זה לא רק נושא של ספרי לימוד, אפשר לדבר גם עם שר התקשורת, לדעתי גם הוא יכול לשתף פעולה בנושא הזה. נקודה נוספת, עכשיו סוף שנה, התלמידים סיימו את שנת הלימודים. בדקתי את כל הרשימות של כל הספרים שהילדים למדו במשך השנה, בדקתי את כל הספרים שלפני כמה שנים למדו מהם. שמתי לב שספרי לימוד הפכו להיות חוברות. אנחנו זורקים את החוברות. מה עושים עם הפרויקט הזה? בית-הספר של הילדים שלי נכנס לפרויקט השאלת ספרי לימוד, וזה לא אומר שאני לא משלמת, אני ממשיכה לשלם עבור חוברות ועבור ציוד נוסף. שר התקשורת נמצא פה, מה שאמרת הוא דבר מאוד חשוב. זו תעשייה שלמה. זו תעשייה ושערורייה מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמשיך לפעול למען הפרויקט הזה. אני חושבת שהפתרון הוא לא בפרויקט. יש בעיה נוספת, צריך לבדוק את התכנים של ספרי הלימוד, באיזה ספרים ילמדו ילדים במדינת ישראל. מי בודק את התכנים? אני לא אכנס לדיון הפוליטי בנושא הזה, זה נושא נוסף שנבדוק אותו, כרגע הוא נבדק במרכז המחקר והמידע, תפקידו של משרד החינוך לבדוק את התוכן של אותו ספר ואותה חוברת ומה ההיסטוריה שלומדים בכל פינה במדינת ישראל, בכל עיר במדינת ישראל, בכל בית-ספר במדינת ישראל.

שהפרויקט הספציפי הזה הוא פתרון זמני להורים על מנת להקל על הנטל הכלכלי. לא פשוט לגדל ילדים במדינה הזאת. דווקא אתמול שודרה כתבה בערוץ-10. הכתבה הציגה לנו שני הורים עובדים, מגדלים חמישה ילדים במדינת ישראל, והם הגיעו למצב שהם צריכים לקחת משכנתה לשם כך. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מקווה שנגיע לתוצאות, שלפחות נוכל ללמוד בבית-ספר. אני פונה אליך, אדוני שר התקשורת, מר כחלון, דיברנו עכשיו על פרויקט השאלת ספרי לימוד ועל כך שספרי לימוד יעברו ויהיו במחשבים, באינטרנט. אני חושבת ששיתוף הפעולה של שלושת המשרדים הוא חשוב מאוד: משרד החינוך במובן של התוכן, המשרד להגנת הסביבה בנושא חשיבות החיסכון בנייר, וגם הנושא של האינטרנט, בעידן האינטרנט אנחנו חייבים להתקדם הלאה. אנחנו מדינה קטנה ואנחנו צריכים להיות הכי טובים בנושא הזה. אתה כשר אחראי, חשוב מאוד שתשתף פעולה עם כל ילדי מדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. הדובר הבא הוא חבר הכנסת מסעוד גנאים. אחריו, חברי הכנסת אחמד טיבי, נסים זאב ומיכאל בן-ארי. אם יש מישהו שעוד רוצה, נא להירשם,

אני סוגר את הרשימה.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 תחילה, אני מברך על הצעת החוק, משום שהיא באמת חשובה ונחוצה. חשוב יותר מזה, היא בעלת מסר חינוכי חשוב, כי עניין השאלת ספרי לימוד, אם בית-הספר לא עושה, יש כל מיני עמותות שעושות את זה, אני יודע את זה כמורה וכפעיל בתוך הקהילה. זה, אחד. שנית, אני עד גם לתורים של משפחות נזקקות או משפחות במצב חברתי-כלכלי קשה מאוד. הרבה מהן באות לעמותות צדקה, בגלל הקושי, בגלל המחירים הגבוהים מאוד, בגלל הנטל הכלכלי הגבוה, בגלל המחירים הגבוהים מאוד של ספרי הלימוד. אני חושב שלהצעת חוק כזאת יש שלושה מסרים חינוכיים חשובים במיוחד. הראשון, חיזוק מעמדו של בית-הספר כמקום שיכול להוות מנוף לצדק חברתי, ואנחנו זקוקים לזה מאוד. יש כאלה שחושבים שבית-הספר הוא בועה מנותקת מהחברה. השליחות של בית-הספר, התפקיד של בית-הספר, הוא תחנת סוציאליזציה, הכוונה, הוא מכין את הילדים שלנו לחיי החברה, לחיי המדינה, לחיים המשותפים. לכן, כאשר אנחנו מחזקים ומהדקים יותר את הקשר של בית-הספר עם הקהילה ועם החברה, אנחנו מחזקים את מעמדו של בית-הספר ואת השליחות שלו. הדבר השני, העזרה למשפחות הזקוקות שהן מתקשות חברתית-כלכלית. חוץ מזה, אני חושב שבית-הספר יכול לנצל פרויקט כזה כדי להחדיר ערכים של נתינה ושל תרומה בקרב התלמידים. מי עוסק בהשאלת ספרי הלימוד? אלה התלמידים, או דרך מועצת התלמידים או דרך רכז החינוך החברתי. עשיתי את זה כאשר הייתי רכז חינוך חברתי, אבל לא בהיקף שיהיה אם החוק יאושר. ילדים בחופש, אם אתה מעסיק אותם בדברים כאלה, בהשאלת ספרי לימוד, בעזרה לאחרים, זו הדרך הטובה ביותר להחדיר את ערכי הנתינה והתרומה לחברה ולזקוקים. זה טוב יותר ואפקטיבי יותר מאלף הרצאות. לכן אני חושב שזו הצעת חוק טובה, אני תומך בה ואני מקווה שהיא תצליח.

תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, והאחרון הוא חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. חבר הכנסת נסים זאב, יש פה רק הכרזה לממשלה, אני לא חושב שצריך לעכב את השר הממונה על הבריאות, שמשום מה נקרא סגן השר. ליצמן, תעלה, תודיע את ההודעה שלך. דין רציפות, זו הודעה, 14 יום ניתנת אפשרות. אני מפסיק לשנייה את הדיון ומאפשר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, החלת דין רציפות על הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש, אני רק מודיע לכל חברי הכנסת שאנחנו מדברים על סעיף 4 בסדר-היום הרגיל: בקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41). בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אודה כי התלבטתי קשות וארוכות אם לבקש החלת דין רציפות על הצעת החוק הממשלתית בנושא הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש. בסוף הגעתי, לא בלי לבטים, למסקנה כי אכן, זו הדרך הנכונה והראויה, ועל כן אני עומד היום כאן בפניכם. על-פי החוק הקיים, היום רוב שירותי הבריאות הם באחריות קופות-החולים ומיעוט השירותים, ובכלל זה שירותי בריאות הנפש, באחריות משרד הבריאות. הצעת החוק הממשלתית שהוגשה בכנסת הקודמת, ועליה אנו מבקשים היום להחיל דין רציפות, מבטלת את החלוקה חסרת ההיגיון שיוצר החוק בין האחריות לגופו של אדם לבין האחריות לנפשו. הצעת החוק הממשלתית הוגשה לאחר הכנה ארוכה וחשיבה מעמיקה ובמקביל לרפורמה מעשית בשירותי בריאות הנפש שכוללת פיתוח שירותי שיקום והעברת דגש הטיפול מאשפוז לטיפול בקהילה. הרפורמה הביטוחית נדרשת להשלמת מהלך מבורך זה. העברת האחריות הביטוחית לקופות-החולים, לדעת רוב-רובם של אנשי המקצוע העוסקים בתחום והמעורבים במהלך, לא רק שתתרום להפחתת הסטיגמות הקיימות למרבה הצער בכל הקשור לטיפול נפשי, אלא גם תוביל לטיפול מוקדם ויעיל יותר במי שזקוק לטיפול נפשי ותבטיח בצורה טובה יותר את הטיפול הכולל באדם, הן בנפשו המתייסרת והן בגופו הדואב. העברת האחריות הביטוחית בתחום בריאות הנפש מהמדינה לקופות-החולים היתה ועדיין היא מהלך ראוי ואף נדרש, ועל כן הוגשה הצעת החוק הממשלתית בכנסת הקודמת, אך הדיון בהצעה נקטע עם פיזור הכנסת. היום אני מבקש לחדש את התהליך שהופסק, ואני קורא לכל חברי הבית לתמוך בחידוש תהליך זה ולהצביע בעד החלת דין רציפות על הצעת החוק הממשלתית. אני רוצה להוסיף מלה אחת: אני מתכונן גם במהלך דיוני הוועדה להכניס כמה וכמה שינויים.

תודה רבה. אם לא יהיה נושא חדש, כמובן. אדוני הרי היה יושב-ראש ועדה. רבותי חברי הכנסת, זאת היתה ההודעה של השר הממונה על הבריאות, השר ליצמן, סגן השר ליצמן לפי דבריו. אנחנו יודעים שהדבר הוא בבחינת הודעה. בתוך 14 יום נתונה לכל אחת מסיעות הבית אפשרות להתנגד. אם לא כן, בתום 14 יום נוכל להצביע אם לאשר את דין הרציפות. תודה. אנחנו ממשיכים עכשיו את הדיון בנושא הצעת חוק השאלת ספרי לימוד(תיקון מס' 5). חבר הכנסת השלישי המבקש לומר את דבריו בנושא זה הוא חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברמה העקרונית אני תומך. במקום שהספרים ייזרקו, ואנחנו יודעים את כמויות הספרים בסוף שנה, אם זה ספרי קודש, הולכים לגנזך, וחלק מהספרים הולכים לצערי הרב גם לאשפה. התוכנית היא תוכנית חשובה, חסכונית, לאותן משפחות ברוכות ילדים, בוודאי כאשר מדובר במשפחה שיש לה כמה ילדים. אפשר גם לעשות, הייתי אומר, אם עושים מיחזור של אשפה ושל בקבוקי פלסטיק, שזה כל כך חשוב לנושא הסביבתי, על אחת כמה וכמה שמירה על אותם ספרים, בפרט כאשר מדובר בספרי לימוד, ודאי ספרי קודש, שחשוב שיישמרו כמה שיותר ויותר זמן. אבל כשאנחנו מדברים על הספרים, אני רוצה לדבר גם על מה שקורה בסילואן, אדוני היושב-ראש, ועל גן-המלך, וכולנו כמעט נמצאים בגן-עדן בנושא הזה. אנחנו לא יכולים להתעלם מהוויכוח הציבורי שקיים סביב העניין הזה, והייתי קורא לזה אוזלת היד של עיריית ירושלים, של רשויות החוק, שבעצם באופן מכוון מעלימים עין במשך שנים רבות. אני הייתי סגן ראש עיריית ירושלים 15 שנה, עוד בתקופת טדי קולק, משנת 1983 עד שנת 1998, ואני יכול לומר שכאשר היו מגישים צווי הריסה שיפוטיים או מינהלתיים, בסופו של דבר זה לא היה מתבצע, כי ראש העיר תמיד אמר: יש כאן רגישות יתר. ותמיד היתה רגישות. אני לא יודע למה יש רגישות יתר כשמדובר בצווי הריסה נגד מבנים ערביים, וכאשר מדובר בהריסה או באטימה, ושם יש גם אטימות מוחלטת, כלפי הבניין של "בית יהונתן", אז, שם יש אטימות יתר. לא אטימות, אלא אטימות יתר, ולכן מבקשים כרגע,

לאטום את "בית יהונתן" יש כאן מדיניות של איפה ואיפה, וחוסר מוחלט,

במדיניות בעניין הזה. כי אם באמת הפרקליטות רואה לנכון שצריך ליישם את צווי ההריסה, מדוע היא מעלימה עין בגדול כלפי אותם עשרות רבות של מבנים שיש נגדם כבר במשך שנים רבות צווי הריסה גם מינהליים וגם שיפוטיים?

אדוני היושב-ראש, הייתי רק רוצה לומר קצת, זה שייך להשאלת ספרים? כן, זה חלק מהספרים, כי אנחנו, זה חלק מגן-עדן. כל כך חשובים לנו הספרים, ובאמת זה חשוב, ואנחנו מפקירים את העיר ירושלים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך איך אני מבין את הדבר. אני לא מקפיד על שלוש דקות, אבל ברגע שתדבר יותר משלוש דקות לא על ספרים אני אומר לך שזמנך תם. כן, זה ברור. אבל אני מחבר את זה לספרים,

אל תפגע בחבר הכנסת טיבי, המדבר אחריך. אני אומר לך גם מדוע זה קשור לספרים, כי הספרים זה חלק מהפרוטוקולים,

ולא בחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, המדבר אחרי טיבי.

אני רק רוצה לומר את הרשימה, לצערי הרב הארוכה, של כמה מבנים. הייתי אומר, למשל רק באזור בית-חנינא יש 84 מבנים שבהם כבר ניתנו גזרי-דין עקב שינוי בסטטוס של השטח,

לאזור בינוי, ואין אישור להריסה. יש עשרות רבות של צווי הריסה שהפרקליטות בעצם מונעת, ואומרת: כרגע אין מקום להוציא את הצווים האלה לפועל, ליישם אותם בפועל. אז רציתי לדעת,

או שיש מדיניות או שאין מדיניות. אם אין מדיניות, אדרבה, ואם יש רגישות, אז רגישות צריכה להיות גם כלפי האוכלוסייה היהודית. ואם אין רגישות ויש אטימות, צריכה להיות גם כן בצד השני של כל אלה שהם מפירי חוק. ואני מתכוון שאכן הדברים האלה יגיעו, אני אבקש את כל דבריך להעביר כמובן לשר הפנים, שהוא ייתן לך תשובה בבוא העת. הנושא הזה לא קשור לשר הפנים, הוא יותר קשור לדעתי למשטרת ישראל, שלא מבצעת,

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, תמיד כשתכננו והגיעו למצב של הריסה בפועל, המשטרה ברגע האחרון אמרה שאין לה מספיק כוחות. אפשר לחשוב שכאילו הולכים עכשיו לכבוש את העיר סילואן, את שכונת סילואן, ואין מספיק כוחות משטרה כדי להרוס בית אחד. אז כדי להרוס בית אחד, נראה כאילו יוצאים לקרב, למלחמה שלמה. הבהרת את עמדתך בעניין זה בצורה ברורה. נדמה לי שיהיו עוד הרבה דיונים

אני רק מקווה שגם המסקנות יוסקו בצורה נכונה. עד אז תיאלץ להמשיך להיבחר לחבר כנסת, חבר הכנסת נסים זאב, על מנת להתריע. שר החינוך לא פה.

הוא יצא לשנייה לדבר בטלפון בחוץ. אבל הנה השר לביטחון פנים. יש לנו שר, אבל שר החינוך אמור להשיב למשיבים, אז, נא לקרוא לשר החינוך, על מנת שיאפשר לחברי הכנסת להצביע בעד החוק. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, לא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה ערב תחילת שנת הלימודים לרכוש ספרים. יש משפחות רבות שכורעות תחת הנטל הכבד הזה, ולעתים רבות התלמיד נפגע, השכלתו נפגעת, חינוכו, מצבו הנפשי נפגע עקב העובדה שהוא רואה תלמידים אחרים שיש להם, ולו אין. היו ניסיונות רבים לארגן, להסדיר את העיקרון הזה של השאלת ספרים, וזה עד עכשיו לא בוצע. עמותות מחוץ למשרד החינוך לקחו על עצמן, פעם ראשונה, לכן אני כאן, כדי לחלוק שבחים לך ולרעיון הזה, כבוד השר. חבר הכנסת מסעוד גנאים. ארבעת חברי הכנסת הערבים, כרמל שאמה, דני בן-סימון, עפו ומסעוד גנאים, אתם מפריעים לי. לכן, אדוני השר, טוב שאתה מביא את ההצעה הזאת, שיש בה מסר חינוכי, שוויוני, שמקצר את המרחק שנוצר בין תלמיד שלא יכול או משפחתו לבין השגת חינוך ויעדי חינוך. יש עמותות חוץ-מערכתיות, עמותות אזרחיות, בשתי הקהילות, גם בקרב היהודים וגם בקרב הערבים, שמבצעות את הדבר הזה הלכה למעשה. באה הצעת החוק הזאת ומורידה את שיעור התנאי להסכמת הורים מ-90% ל-60%. כך מקצרים את ההליך הזה, ולכן זה המקום,

מצאתי לנכון לעלות כאן לדוכן ולברך על הצעת החוק הזו של שר החינוך.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת זבולון אורלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מובן שאני מצטרף לברכות לחברת הכנסת מיכאלי ולשר החינוך על קידום חוק השאלת הספרים, אבל אני רוצה ששני כובעים יתייחסו לחוק הזה מפן אחד נוסף, הן כמי ששימש כמורה ומגיש לבגרות, עם אחריות להישגים, במשך 21 שנים, והן כאבא בשנה הבאה, בעזרת השם, לחמישה ילדים מכיתה א' עד ז' שילמדו בבתי-הספר, וכמובן, נצטרך למלא להם את ילקוט בית-הספר בכל הספרים, בכל המארזים ובכל חוברות העבודה, ופה אני מצדיע למי שעוסק במלאכה, מבחינתי זאת אשתי, שעוסקת במלאכה המאוד מסובכת ומורכבת הזאת. כשאני מגיע לשם, אני מאבד את הידיים והרגליים כשצריך למלא את המשימה הזאת, שהיא מורכבת ביותר. אני רוצה להתייחס להיבט הכלכלי הנוסף שיש כאן, שאם לא ניתן עליו את הדעת הוא ימשיך לנגוס בכיס בכל דרך, כי מדובר פה בסוג של אריות שמשחקים בשוק הזה, ולצערנו הרב, מורים ומנהלים, אשמח אם השר יקשיב לי, כי אני מדבר מתוך השטח, אדוני השר. אני לא יודע כמה שנים אדוני השר היה מורה. אני הייתי מורה, ואני אבא לילדים. הייתי שמח אם היית מקשיב לפן נוסף בעניין הזה. ילד שילך לבית הספר, לכיתה א' אני למדתי בכיתה א', גם אתה,

אתה צעיר ממני בכמה שנים טובות, אבל כשאני למדתי בכיתה א' לא הייתי צריך לרכוש מארז בעובי כזה כדי ללמוד את האל"ף-בי"ת, ותאמין לי שלמדתי את האל"ף-בי"ת, וכל חברי למדו את האל"ף-בי"ת. אפילו דוקטורט הצלחת לעשות. אפילו דוקטורט הצלחתי לעשות, כן, בלי מארזים. אני מדבר על כיתה א'. אני מדבר על חוברות עבודה, אדוני השר, שעל עמוד שלם במקרה הטוב הילד צריך לקשקש את האות. זה נגיסה בכיס, זו פגיעה באיכות הסביבה, זו פגיעה בבריאות של הילדים, שצריכים לסחוב את זה על הגב, ואין בזה כל תועלת מלבד הכיס של הקרטלים האלה ושל מורים, אני בדרך כלל מעריץ את המורים ומעריך אותם, מדבר פה רק בשבחם, אבל אני רוצה להעיר פה הערה הן למורים, הן למנהלים, אני מצהיר כאן, 21 שנים הייתי מורה, מעולם לא ביקשתי מתלמידי לקנות חוברת עבודה שבה ממלאים בפנים. זה תמיד נראה לי שחיתות. אם היה צורך, שכפלתי את הדף על חשבון דמי השכלול שההורים שילמו לבית-הספר, והשתמשו בזה. אם היית יודע כמה חוברות ריקות הילדים שלי הביאו הביתה השנה, ואני משער שגם הורים לילדים אחרים, כמה חוברות ששילמנו עליהן במיטב כספנו ולא היה בהן כל שימוש השנה, וגם בשנה הבאה לא יגיעו לחוברות האלה. איש לא נותן את הדין. המנהל מקבל רשימה מהמורים, והנה הם הולכים וקונים את הדבר הזה.

כשהצטרכתי לקנות חוברת ששימשה תלמידים, זה רק חוברת שלא רושמים בפנים,

אמרתי להם: קנו את החוברת, היא עולה 35 שקלים. אתם לא תיתנו אותה לאף אחד אחר. בשנה הבאה התלמידים שילמדו אצלי את אותו מקצוע, לא אדרוש מהם לקנות את זה מהחנות, הם יקנו את זה מכם, הם לא יקנו את זה ממקום אחר. הייתי אומר את זה למוציא לאור של הספרים. אדוני השר, יש דרך לשבור את המערכת הזאת מבפנים מתוך מגמה של מנהלים, שייקחו אחריות על הכיס של ההורים. יש הורים לילד אחד או שניים, וכל חוויה כזאת, כל חוויה של קניית ילקוט, קניית קלמר, קניית ספרים, היא חוויה מאוד מרגשת, הולכים וקונים כחלק מחוויה מאוד יפה. אבל אני כאבא, ברוך השם,

עוד מעט כבר שמונה ילדים, כן ירבו. בעזרת השם, אנחנו תמיד שמחים בשמחה של ילדים, ואנחנו שמחים בהם ומעניקים להם את כל מה שאפשר וצריך, אבל לא את מה שמיותר, לא את מה שמזיק, ואני חוזר ואומר: זה מזיק הן לכיס, הן לאיכות הסביבה. מי צריך את הערימות האלה? הילדים שלי באים, אומרים: אנחנו שורפים. שורפים ספרים? הולכים למיחזור. החברים שלהם שורפים. אתה צריך לחנך אותם: לא שורפים ספרים. אבל ילדים באים עם הערימות המיותרות, שלא היה צורך בהן בכלל במשך השנה,

אפשר היה לקחת חוברות אין-סופיות ולכמת אותן בשניים-שלושה דפים, אבל אם אני מרוויח מזה, ההורים ישלמו, והמנהל ידרבן, אז מה יהיה? בהשאלת ספרים לא נפתור את הבעיה של חוברות עבודה, גברת מיכאלי, ואת עבדת על זה, לא נשלים את זה, לכן צריכה להיות פה מגמה של המשרד, שמנחה את המנהלים ומנחה את המורים לצמצם את התופעה הגזלנית הזאת, הפוגעת, ההרסנית, ומפה אולי תהיה עוד תשועה למשפחות שנלחמות על כל אגורה ואגורה מפני כל מיני שודדי דרכים מהסוג הזה.

אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת זבולון אורלב, אם תעבור הצעת החוק בקריאה ראשונה, העניין יועבר לוועדתו כדי להכינה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם אני עולה כדי לברך את שר החינוך על הצעת חוק ראויה, שוועדת החינוך תכין אותה כבר בשבוע הבא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, כדי שהחוק יוכל להיכנס לתוקפו בשנת הלימודים הקרובה, תשע"א. צריך לומר שלמעלה מ-30% מהתלמידים, אין להם כל ספרי הלימוד בגלל ההוצאה הגדולה שמחייבת רכישת ספרים, בין כ-700 שקלים בכיתות הנמוכות עד 1,200 1,300 שקלים בכיתות הגבוהות, וזה לתלמיד אחד. מה עושה משפחה שיש בה כמה וכמה תלמידים? הואיל ויש לנו חברה מאוד מקוטבת, שבה כשליש מהילדים חיים מתחת לקו העוני, המציאות בסוגיית ספרי הלימוד היא קשה, וכל מורה מתחיל מבין שתלמיד שאין לו כל ספרי הלימוד, לא רק שאין לו ספרייה תומכת בבית ואין לו סביבה לימודית תומכת בבית, לא יכול להצליח בלימודיו. הסוגיה של ספרי לימוד היא סוגיה מאוד יסודית ומאוד בסיסית.

לפני כ-20 שנה התחיל הפרויקט של השאלת ספרי לימוד, והפטנט הוא מאוד פשוט, אדוני היושב-ראש: בסיום שנת הלימודים כל תלמיד שם את כל ספרי הלימוד שלו על השולחן, וכשהוא בא בראשית השנה לכיתה החדשה, הוא מוצא את כל ספרי הלימוד שהוא צריך לשנה הבאה שהשאיר התלמיד הקודם על השולחן. צריך תקציב של כ-250 שקלים לתלמיד, ולא 1,000 שקלים לתלמיד, רק כדי לחדש ספרים, לרענן מהדורות חדשות ולתקן את הבלאי.

הפרויקט הזה מאפשר לחסוך כ-700 שקלים למשפחה, הוא מאפשר להוציא רק כרבע עד שליש מההוצאה שצריכים לספרים, כדי שלתלמיד יהיו ספרים, מה עוד שיש אז גם עזרה של בית-הספר והרשות המקומית. אלא שעד היום, כפי שציין השר, כדי להפעיל את הפרויקט שכולו בנוי על התנדבות, לא משלמים שכר למורים ולמנהלים, כל ארגון הפרויקט הזה נעשה בהתנדבות צרופה, היה צורך ב-90%. ועכשיו, הפחתת האחוזים ומתן האפשרות למשרד החינוך לתקצב יותר מאשר פעם אחת את הפרויקט, יאפשרו להרחיב את הפרויקט בהדרגה. שאלתי את שר החינוך והוא אמר לי שמשרד החינוך מקצה תקציב גדול יותר כדי לאפשר ליותר בתי-ספר להיכנס לפרויקט הזה. ולכן אין פרויקט סוציאלי שבהשקעה כל כך קטנה יחסית, אתה משיג תועלת חברתית, לימודית וחינוכית רבה, גדולה כל כך. לכן אני בהחלט תומך וקורא לחברי הבית לתמוך כאיש אחד בהצעת החוק. תודה רבה. אדוני שר החינוך, אתה מבקש? בבקשה, אדוני, אם אתה רוצה להשיב.

שר החינוך שמע את הברכות בעיקרן ואת ההערות ולא מוצא מקום להשיב, משום שהוא מסכים לכל הדברים שנאמרו. אנחנו עוברים להצבעה.

רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5), התש"ע 2010, קריאה ראשונה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5), התש"ע 2010, לוועדת החינוך,

14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת עמיר פרץ עשה כל שביכולתו על מנת להצביע, ולא הספיק. אני לא מוסיף אותו כדי לשמור על הדמוקרטיה.

רק רשמתי שאתה רצית להצביע. יש לי נסיבות מקלות.

יש לי נסיבות מקלות. אני לא רוצה לתת נסיבות מקלות לזה שיבקש לשים מחסום בפני הדמוקרטיה הישראלית בעתיד ויגיד: הנה נתת לעמיר פרץ ועכשיו אני דורש שתיתן לי. לכן, רשמנו את הערתך. חבר הכנסת יריב לוין יעלה ויבוא על מנת להביא את החלטתה של ועדת הכנסת לפי סעיף 138, ולאחר מכן נשמע תשובות על שאילתות. אני מוכרח לומר, אדוני השר הממונה על ביטחון הפנים, שכל השואלים נמצאים באולם. כל השואלים נמצאים באולם. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם הצעת החלטה של ועדת הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע 2010, פ/2405/18, חלוקת ההצעה על-פי סעיף 138(ב1) לתקנון הכנסת. ועדת הכנסת קיבלה את הטיפול בהצעת החוק הזאת לאחר הדיון המוקדם והיא החליטה, על-פי סעיף 138(ב1) לתקנון, להרשות לחלק את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות כדלקמן: האחת כוללת את סעיף 3 להצעת החוק שכותרתו "תשלום שכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה"; והשנייה כוללת את יתר סעיפי החוק למעט סעיף 3. הצעת החוק הזאת הוגשה על-ידי חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב, נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום כ"ה בסיוון התש"ע, 7 ביוני 2010, והועברה לוועדת הכנסת. ההצעה מפרטת את ההטבות שונות שיינתנו למי ששירת בצבא או בשירות לאומי וכן למי ששוחרר משירות בשל מחלה. ההטבות והזכויות המנויות בהצעת החוק הן מתחומים שונים, ולכן החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לחלק את הצעת החוק כך שלקריאה הראשונה יוכנו שתי הצעות חוק נפרדות, כפי שציינתי קודם: סעיף 3 של ההצעה, שעוסק ברכישת השכלה גבוהה, יהווה הצעת חוק אחת, והחלק השני שנוגע לזכויות אחרות, כגון סיוע לרכישת דירה או מקרקעין, פטור מתשלום אגרות ועבודה נדרשת, כל שאר סעיפי החוק האלה יידונו כהצעה נפרדת. אני מבקש את אישור הכנסת להצעת ההחלטה של ועדת הכנסת בדבר חלוקת הצעת החוק כאמור. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אם יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה להגיב על מה ששמענו, יש זכות לכל אחד, אבל אם אין, אז אנחנו עוברים להצבעה כדי לאשר את ההצעה שהציג לנו יושב-ראש ועדת הכנסת. זה גם הזמן להגיד, אדוני יושב-ראש הוועדה, לפני ההצבעה, שאתה פעיל מאוד גם בנושאים האחרים של שינוי התקנון.

זה מחייב הצבעה.

בעד יושב-ראש ועדת הכנסת בנושאים, הצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע 2010,

בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים.

החלטת ועדת הכנסת, לפי סעיף 138(ב1) לתקנון הכנסת, בדבר חלוקת הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע 2010,

ואושרה כמובן. חברי חברי הכנסת, הודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים להצעת חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע 2010. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה לסגן המזכיר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו מדברים על הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, זה כבר היה. עכשיו שאילתות. אמנון, היית פעם סגן יושב-ראש. אני רואה שההצעה סומנה ואני שמח ומקווה שגם התקבלה, כי זה נושא מאוד חשוב וראוי. שאילתות לשר לביטחון הפנים, ידידי חבר הכנסת אהרונוביץ,

שלא יחשדו, אדוני, הרשיתי לעצמי להגיד ידידי, זה מזה שנים רבות ולא בגלל התפקיד.

זה הדדי. תודה, אדוני. חברי חברי הכנסת, מאחר שכיבד אותנו השר לביטחון הפנים, אנחנו מתחילים בשאילתות. שאילתא 811 של חבר הכנסת אורי אריאל: אכיפת סדר במזרח-ירושלים. חבר הכנסת לא נמצא כאן, והתשובה היא לפרוטוקול. חבר הכנסת אורי אריאל שאל את השר לביטחון פנים ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010): תושבים התלוננו בפנינו על אוזלת-יד של המשטרה בטיפול בתלונות במזרח העיר. למשל, חנייה מסוכנת של ערבים ביום שישי בציר העופל ומוזיקה רועשת בחצות הלילה ליד מתחמים יהודיים. רצוני לשאול: 1. האם נאכפים על ערביי מזרח העיר החוקים כפי שהם נאכפים במערב העיר? 2. האם מובטח למתלונן שפנייתו תטופל גם

תשובת השר לביטחון פנים

מבירור הפרטים עולה כי פקודת מניעת טרור, להלן: הפקודה, קובעת כעבירה פלילית כל מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה

אדוני השר, אני חושב שדבריך מעידים על עצמם. הכרזת אש"ף כארגון טרור לא בוטלה, ואם כן, זהו החוק, וגם כשבג"ץ דוחה אותו זה לא מבטל את החוק, וחוק, צריך לאכוף אותו. אם מדובר בדגל של ארגון טרור,

מקיימים אתו יחסים כאלה ואחרים וכו' יכול להיות שעוברים עוד עבירות,

אדוני היושב-ראש, תן לי להבהיר את עמדתי. אני מחכה חצי שנה לתשובה הזאת.

את עמדתך הבהרת בשאילתא. עכשיו מותר לך, שתי שאלות. מכל מקום, השאלה היא, בסוף הדברים.

מכל מקום, השאלה היא למה משטרת ישראל, יפה. עכשיו אתה בכיוון. למה משטרת ישראל לא אוכפת את החוק שאומר שדגל אש"ף שייך לארגון טרור, וארגון טרור, אסור להניף את דגליו, על אף כל מה שאמרת, יש חוק במדינת ישראל, וחוק הוא חוק הוא חוק,

אני רק אחזור על שני משפטים שאמרתי: דגל אש"ף, שמדינת ישראל הכירה בה ומקיימת עמה יחסים מדיניים, זה לא ארגון טרור. אשר לאפשרות של הסרת דגל אש"ף המונף במסגרת הפגנה, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה: כאשר מתעורר חשד ממשי כי הנפת הדגל באה לבטא תמיכה בארגון, רשאי השוטר ברגע שהוא חש,

שיש פה באמת חשד ממשי. אנחנו לא חשנו את זה, או בהפגנה לא חשו השוטרים, ולכן הדגל לא הוסר. תודה, אדוני השר. אנחנו ממשיכים. שאילתא מס' 865, של חבר הכנסת אריה ביבי,

לפרוטוקול. ביום כ"א באייר התש"ע (5 במאי 2010): בנובמבר 2009 נרצח בצפון נהג מונית. מאז הרצח עברה כבר חצי שנה, ועדיין אין חדש בחקירתו.

רצוני לשאול: 1. היכן עומדת חקירת רציחת נהג המונית? 2. מה מונע את פענוחן של פרשיות הרצח האחרות במחוז? (לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול) חבר הכנסת אריה ביבי ביקש לדעת מה מצב חקירת רצח נהג המונית חמזי חמזי בצפון, וכן לדון

אין לי את זה פה. יביאו לך.

יביאו בהמשך. יש לך עוד, לחבר הכנסת וקנין יש לי אחת אחרת. כן, יש ליצחק וקנין כמה, וזאת ההזדמנות להגיד תודה לכל אלה מחברי הכנסת ששואלים שאילתות ובאים, לא כאלה ששואלים ואחר כך שוכחים.

זה לכל אלה שלא מתמידים. יש לי תשובה על שאילתא 914 של וקנין. ברשותך, אם אתה רוצה שאני אענה.

יש לנו סדר, אחר כך נעשה לך בלגן. מה שאתה מחליט, היושב-ראש. יביאו את זה.

הש"סניקים פה.

873,

שנמצא כאן: עיכוב שחרור עציר על-ידי המשטרה.

ביום כ"א באייר התש"ע (5 במאי 2010): במוצאי-שבת עצרה המשטרה אזרח במירון. בית-המשפט הורה לשחררו

במשטרה עיכבו את ההודעה למשפחה ולכן העציר נותר יום נוסף במעצר. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה להסקת מסקנות

2. מה ייעשה לפיצוי העציר על החזקתו במעצר שלא כדין יום נוסף? 1 2. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חבר הכנסת אורי מקלב שואל

הרי שעל אף האמור לעיל הורה מפקד מחוז הצפון למנות קצין בודק שיבחן את כל ההתנהלות המשטרה באירוע הזה, על מנת שהאירוע יתוחקר ויופקו לקחים והמלצות לביצוע, אם יעלה הצורך בכך. 2. במענה על שאלתך השנייה, הרי ששאלת פיצויו של החשוד בגין החזקתו במעצר תידון על-ידי הגורם הרלוונטי, ואליו יפנה החשוד את תביעתו לכך,

יבחר לעשות כן. כלומר, אם הוא יבחר לעשות, ידונו בהמשך.

שאלה נוספת לחבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת אריאל, אנחנו שומעים אותך עד פה. תודה רבה לך, אדוני השר. אני באמת מודה לך על התשובה, על הסיפא של התשובה, על כך שימונה קצין בוחן, כיוון שבאמת לטענתו יש עוד הרבה דברים במהלך. אדוני השר הזכיר שלמחרת בבוקר הוא הגיע שוב לשופט. השאלה היא, למה הוא הגיע לשופט? הרי הוא לא שוחרר בערבות בגלל סיבות טכניות,

מה הסיבות שהשופט הורה לשחרר עד 23:00, והוא לא שוחרר, אבל למה הוא הגיע למחרת? אני יודע שהוא הגיע למחרת, בקשה למעצר כי הוא לא הפקיד ערבות. לא נתנו לו להפקיד ערבות, והוא הגיע לשופט להארכת מעצר,

בשביל מה הביאו אותו למחרת בבוקר להארכת מעצר? זה מה שחשוב, גם מה שאמר אדוני, אבל אני מקווה שהקצין הבודק יבדוק גם את זה, ואז ייתן לנו תשובה, כי לידיעתך, פעם ראשונה בחייו הוא לא הניח תפילין כל היום באותו יום ראשון. מנעו ממנו להניח תפילין בבית-המעצר. זה חלק מהתלאות שהוא עבר, וזה חלק שאני אשמח מאוד אם גם הוא ייבדק.

אני קודם כול מחזק את הדברים, והדברים האלה יעלו בתחקיר של מפקד המחוז. אישית אני גם אעביר לך העתק, ואתה תראה את הדברים. אני מקווה שהכול יטופל ויובן שם. תודה. יש לנו עכשיו שלוש שאילתות של חבר הכנסת אמנון כהן. אנחנו נתייחס לשלושתן? כן. יש גם תשובה לחבר הכנסת וקנין. חבר הכנסת כהן, תמתין, אנחנו חוזרים לשאילתא של חבר הכנסת וקנין, שהיה לפניך והוא כולו האזנה. נא לא להפריע לו, יושב-ראש סיעת ש"ס. תזוז, כדי שהוא יראה את השר. תודה. ביום כ"א באייר התש"ע (5 במאי 2010): פורסם כי צעיר מבת-ים שרף את דגל המדינה והסביר לשוטרים כי הוא שונא את הישראלים. רצוני לשאול: 1. האם הוגש נגדו כתב אישום? 2. אם לא, מדוע לא? 1 2. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין ביקש לדון באירוע שפורסם ולפיו צעיר

חבר הכנסת נסים זאב, אתה צרוד, אבל הקול שלכם נשמע עד פה, וזה מפריע גם לשר המכובד וגם ליושב-ראש. תודה, אדוני השר, אנחנו ממשיכים בסדר. שאלה נוספת.

אני רק רוצה להעיר הערה לעניין. אני רוצה להגיד לך: כשזה קורה בציבור החרדי, ואני מגנה את הדבר הזה, בכל מקום, אין ספק בכלל, כשיש חרדים ששורפים דגל, כבר למחרת יש כתב אישום. פה יש איזה התמשכות של הדברים, לצערי הרב. אני אומר: אותו דין צריך לחול על כולם, לא משנה אם זה נער חילוני או נער חרדי, וכל מישהו אחר שמתנהג ככה חייב לבוא על עונשו. תודה. אני חושב שההערה שלך ברורה, וגם אם השר רוצה להתייחס, אני חושב, מקובלת, כי צריך לטפל בכל מי ששורף את דגל המדינה. לחבר הכנסת אמנון כהן יש שלוש שאילתות. שאילתא 875 של חבר הכנסת אמנון כהן, אחד אחד. אחד אחד. לא, אבל אדוני יענה תשובה אחת על שלושתן.

פה חצי שעה, אתה שאלת שאילתות נפרדות באותו נושא. נושאים אחרים, שלוש שאילתות, שלוש שאילתות, כל אחת עולם ומלואו. טוב, לפי מה שרשום לי פה, חבר הכנסת כהן, יש שלוש שאילתות של חבר הכנסת אמנון כהן, שתי שאילתות, 875 ו-904: הצגת תמונות הילדים לעצור, ושאילתא באותו נושא, של חבר הכנסת נסים זאב,

של נסים זאב. אני משהו אחד.

חבר הכנסת אמנון כהן, אני יודע. התבלבלת כי יש לך עוד שאילתות בהמשך.

אתה אמרת שהוא יענה על שאילתות, תשובה אחת. לא לא, הוא יענה על שלוש שאילתות, שתיים מהן של חבר הכנסת אמנון כהן באותו נושא, ושל נסים זאב, והקראתי את המספרים. אדוני השר יענה עכשיו לפי מה שרשום לו, לפי מה שהקראנו. מדובר פה על פרשת "הולילנד"? כתוב לי פה: הצגת תמונות הילדים לעצור. יש לי 875, 904 ו-934. 934, 785 ו-934 מתייחסים לנושא של הצגת תמונות הילדים,

אחר כך, 899. לא, זה משהו אחר.

לגבי "הולילנד" איזה מספר? יש לי 900: חילול קברים. זה לא זה, אמנון? לא זה. תן לי

תן לי לראות. כן, זה זה, אדוני. תענה, זה מתייחס לזה. חבר הכנסת כהן, יש סדר בדברים. אני אומר לך שהשאילתות האלה מתייחסות למה שהשר אומר. זה נכון. טוב שאתה שואל וטוב שאתה מבהיר, השר מוכשר, יודע בדיוק, אני יודע, אבל אנחנו צריכים את התמונה המלאה, ועכשיו אדוני במקום הנכון. ביום כ"ח באייר התש"ע (12 במאי 2010): פורסם כי החוקרים הניחו לפני עצור תמונות ילדיו שאותם לא ראה 23 ימים. אשת

מבירור הפרטים עולה כי השאילתות נוגעות בחקירה המתנהלת, שטרם הסתיימה. לאור זאת אבקש להבהיר כי המשטרה אינה מוסרת פרטים הנוגעים בחקירה שמתנהלת או בנושאים הקשורים אליה ובכלל זה כל פעולות החקירה שננקטות בשעה זו. התשובה היא פשוטה: החקירה בעיצומה,

ואנחנו פשוט לא יכולים לתת מעבר לכך.

חבר הכנסת אמנון כהן, שאלה נוספת, אף-על-פי שהתשובה ברורה. בבקשה. אני לא נכנס, אדוני השר, תודה על התשובה המנומקת והמקצועית שקיבלתי, מאוד מקצועית. אני פשוט שואל, לא לעניין החקירה, חס ושלום, אבל איך יכול להיות שמציגים לעציר תמונה של הילדים שנלקחה איכשהו, לא בדרכים כשרות, מתוך הבית. זאת הנקודה שלי. זה לא קשור לחקירה עצמה. איך התמונות מגיעות, כאשר יש צו של בית-משפט לנושא של דבר מסוים,

מנצלים את הצו ולוקחים דברים מתוך הבית. זה הדבר, אדוני. זה על השאילתא הראשונה, על השאלה הזאת. חברי חבר הכנסת אמנון כהן, אני מאוד מעריך אותך ומוקיר את עבודתך בכנסת, ועל כל עשייתך, גם לטובת אותם אנשים, והשאילתות שאתה מגיש. לשאלתך, אני חוזר ואומר: קשה לי לתת תשובה למה נלקחו התמונות מהבית. אני מציע, בוא נתאפק, נסיים את החקירה. אני מבטיח שאחרי שהחקירה תסתיים תעלה את השאילתא שנית ואני אתן לך את התשובה, גם מדוע נלקחו התמונות. מאחר שאתה חבר כנסת רציני ומוכשר מאוד, אני מבקש ממך לא להיכנס לפרטי החקירה. חבר הכנסת אמנון כהן, רק רגע. השר חזר פעם שנייה, וגם אנחנו הבנו את הסיטואציה של השאילתא. תתאזר בסבלנות, אני מבטיח לך, וגם הוא אומר לך, שהוא יענה על שאילתות אחרי גמר החקירה. אם יש עוד דבר, אבל יש לי שאלה נוספת, לשאילתא השנייה, לא קשור לחקירה בכלל. לא לחקירה. אמנון, אני חוזר בי מהדברים שאמרתי קודם... תודה רבה, כבוד השר המוכשר, מתוך כל השרים שיושבים כאן, באמת, עבודה מקצועית, ובתקופה שבלתי אפשרי, בתקציבים הדלים שנותנים לך, ואתה עושה מלאכתך נאמנה. אפשר עוד לעשות דברים טובים יותר, אבל יישר כוח על מה שאתה עושה,

אבל עוד פעם, גם פה, גם בשאילתא השנייה, בכלל שאלתי על עד מדינה. ואין קשר לאותה חקירה, ואני לא נכנס לזה. שאלתי איזה פיצוי קיבל עד המדינה ומאיפה הכסף, מאיפה הכסף הרב שקיבל עד המדינה שהיה מסובך בחובות בשוק האפור ובחובות למס הכנסה. אז אני חושב, זו לא אותה החקירה. תודה לך, חבר הכנסת. אני משחרר את השר מלענות כי הוא אמר: הנושא בחקירה, ותתאזר בסבלנות. ראה תשובתי הקודמת, נו, אמנון. תאמין לי שהבנו. ואלה שרצית לשאול בשמם, גם הבינו. אני נאלץ ליזום דיון בוועדת הפנים של הכנסת. אני אעלה את כולם לשאול שאלות, נעשה ישיבה סגורה. חבר הכנסת כהן. כולנו בעד הצדק, ואם השר אומר לך, אז חזקה עלינו שיסתיים העניין ונקבל תשובות. חבר הכנסת נסים זאב, מוותר על שאלה נוספת? זה כל כך סודי וכל כך, אדוני, אדוני, אנחנו לא מדברים על סודיות ולא על סודות. אנחנו מדברים על הגינות שמתחייבת בגלל חקירה. זה לא קשור לחקירה, תודה. אבל להתחמק זה תמיד טוב. אני מסכים אתך. זה לא השר. זה לא התחמקות של השר, זה של המשטרה. לא, חס וחלילה.

אני רוצה להודות לכבוד השר על התשובות שענה לנו. זה מה שאני יכול לעשות, לתת לכם. תודה לשר, תודה לחברי הכנסת. שאילתא 899 של חבר הכנסת חיים אמסלם, שנכנס בזמן לאולם: גנבת בלוני גז בירושלים. אדוני השר, בבקשה. חבר הכנסת חיים אמסלם שאל את השר לביטחון פנים ביום כ"ח באייר התש"ע (12 במאי 2010): תושבים בשכונות רוממה,

ומטרסדורף בירושלים, טוענים כי הם סובלים מגנבות של בלוני גז, כנראה על-ידי גורמים שזו "פרנסתם". הוגשו תלונות שלא נשאו פרי. לפי אחד התושבים נמסרו למשטרה מספרי כלי רכב שמהם יצאו גנבי בלונים. רצוני לשאול:

בלוני גז באזור רחביה. במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים שנתפסו במהלך הגנבה כשברשותם 12 בלוני גז גנובים. החקירה בתיק הסתיימה והתיק הועבר ליחידת התביעות להמשך טיפול. 3. באשר לכלי הרכב המוזכרים בשאילתא, בתאריך 9 בפברואר 2009 נתפס רכב "מיצובישי" ברשות החשוד בגנבת בלוני גז. הרכב הושמד מכוח צו שיפוטי על-פי בקשת המשטרה. בתאריך 12 בדצמבר 2009 נתפס אותו חשוד, הפעם עם רכב אחר ועליו בלוני גז החשודים כגנובים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו, אולם בית-המשפט הורה על שחרורו. המשטרה הגישה ערר על החלטת בית-המשפט, אולם הערר לא התקבל והחשוד שוחרר. באירוע נוסף מיום 14 באפריל 2010 נעצר על-ידי ניידת סיור רכב ועליו בלוני גז החשודים כגנובים. החשוד נמלט מן הרכב.

שאלה נוספת לחבר הכנסת אמסלם או שהוא מסתפק? תודה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. שאילתא מס' 900 של חבר הכנסת אמנון כהן: חילול בתי-עלמין ברחבי הארץ. חבר הכנסת אמנון כהן שאל את השר לביטחון פנים ביום

מקרים של חילול בתי-עלמין ברחבי הארץ: בניר-צבי, בלוד ובמרחביה. בהר-הזיתים ובהר-המנוחות מחללים קברים דרך קבע. רצוני לשאול: 1. כמה מקרי חילולי קברים אירעו בישראל בכל שנה בחמש השנים האחרונות? 2. כמה מקרים אירעו בהר-הזיתים ובהר-המנוחות באותן חמש שנים? 3. כמה מתוך אותם מקרים פוענחו? 4. כמה כתבי-אישום הוגשו במקרים

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אמנון כהן ביקש לדון באירועים של חילול בתי-עלמין בניר-צבי,

במרחביה ובהר-הזיתים שהתרחשו לאחרונה. מבירור

ב-2006, שמונה מקרים, ב-2007, שישה מקרים, ב-2008, שני מקרים, וב-2009, ארבעה מקרים. 3 4. במענה על שאלותיך השלישית והרביעית, הרי שמכלל המקרים, כ-30 מקרים פוענחו והוגשו כתבי אישום ב-25 מקרים.

משטרת ישראל ואני כשר הממונה עליה רואים בחילול המצבות תופעה חמורה שיש לפעול במלוא האמצעים כדי למגרה ולמצות את הדין עם העבריינים האחראים לכך. שאלה נוספת, אין? נסתפק בדברי השר ובתשובות המנומקות שלו. תודה לך. שאילתא 902 של חבר הכנסת דוד אזולאי, לפרוטוקול. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את השר לביטחון פנים ביום כ"ח באייר התש"ע (12 במאי 2010): בחודש נובמבר 2009 חולל קברו של התנא רבן שמעון בן גמליאל בפאתי כפר-כנא. פורסם כי משטרת נצרת חוקרת את

כלפי אסיר המפר את הסדר. 2. במענה על שאלתך השנייה, הרי שנסיבות האירוע הועברו לחקירת מח"ש אשר רק בסופה ייקבע אם יש לראות במעשה עבירה במישור הפלילי או המשמעתי,

שאלה נוספת לחבר הכנסת אמסלם. אדוני השר, תודה על תשובתך המנומקת והכנה. אדוני השר, אני רוצה לשאול: לו לא היה סרטון או במקרים אחרים שכנראה אין סרטון, האם התופעה הזאת לא קיימת? אנחנו מדברים על סרטון שהופץ, אנחנו לא מדברים על סרטון שמרשיע את הקצין. אני בכוונה מסתייג מהדברים האלה. יש סרטון, רואים את הקצין, רואים את ההתזה, והנושא הועבר למח"ש לבדיקה, זה לא אומר שהקצין אשם פה, הנושא בבדיקה כרגע. כל דבר כזה, קודם כול יש תיעוד גם של משטרת ישראל וגם של אנשים שנמצאים שם באירוע. הרבה פעמים קורים מקרים שיש הפעלה של אמצעים כאלו או אחרים ללא סרט, גם זה קורה. במקרה הזה היה סרט.

אי-אפשר להגיד שאם אין יוזמה של זה שנפגע לא מעבירים. אם המשטרה לא חושבת שצריך להעביר היא לא מעבירה. אני מתכוון לנורמה, אדוני השר. אני לא מתעסק עם נורמות, אני רק חושב שזה,

אני לא ממהר לשפוט כרגע את הקצין. יכול להיות שההפעלה היתה נכונה. בואו נמתין לבדיקת מח"ש, ואחר כך נדבר. תודה, אדוני השר. אנחנו ממשיכים. שאילתא 914 של חבר הכנסת יצחק וקנין: תקיפת בני ישיבה בחיפה. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת יצחק וקנין שאל את השר לביטחון פנים ביום ו' בסיוון התש"ע (19 במאי 2010): פורסם כי צעירים רוסים תקפו בליל שבת בחורים בישיבת "נחלת הלויים" בשכונת נווה-שאנן בחיפה. אחד הבחורים מאושפז בבית-חולים. רצוני לשאול: 1. מה החליטה המשטרה לגבי החשוד שנעצר? 2. כמה מקרים של אלימות עולים בכלל וכלפי דתיים בפרט אירעו בחיפה מאז תחילת

תודה. אנחנו ממשיכים בסדר השאילתות. שאילתא 937 של חבר הכנסת דוד אזולאי, לפרוטוקול. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את השר לביטחון פנים ביום י"ג בסיוון התש"ע (26 במאי

מתלונן שהגיש בשנתיים וחצי האחרונות 200 תלונות נגד אותם אנשים, כש-200 התלונות האלה ואותו אירוע, זה היה עדר בקר שנכנס ואותו מתלונן ביקש להפעיל את חוק העיכבון, והמשטרה לא נתנה ידה. במסגרת 200 התלונות הללו, אדוני השר, אני רוצה רק לומר לך, שהיו הרבה מאוד הצתות, הרבה מאוד הצתות, והוגשה תלונה. הוא מגיש תלונה על הצתה, מזמין כיבוי אש, ולבסוף הוא נדרש על-ידי מכבי-אש לשלם קנס על הזמנה של כיבוי האש של ההצתה, ובעצם יש פה אזרחים שאין להם שום פתרון. הוא מביא את התלונה, הוא מראה את העדר, מראה את הסיפור אין לו יכולת להוציא את העדר, הוא רואה כי המשטרה לא מסייעת במימוש החוק הזה. לאחר מכן אנחנו מכירים את הסוגיה של להביא עדויות כאלה ואחרות. אני גם לא מדבר מיהם המתלוננים, כשמתלונן אחד הוא קצין בשייטת, שאני חושב שאתה עצמך מכיר אותו גם אישית, והמתלונן השני הוא קצין ביחידה מובחרת, והם עומדים פשוט חסרי אונים עם 200 תלונות, אני מדייק במספר, ואני יכול להעביר לך אותן. יש פה מצב של די אוזלת-יד, ואנשים צריכים להילחם על רכושם.

חבר הכנסת ישראל חסון, אני מקריא את השאילתא. אם היית שואל אותי בשאילתא: הוגשו 200 תלונות, איפה המשטרה נמצאת,

בנייר שמצורף

לא, אני לא מדבר על שאילתא, מה שהקראת. אני קורא פה שמדובר על תקרית וסכסוך ממושך בין בעל השטח לבין ארבעת החשודים, שמדבר על מקרה בודד, ויכול להיות שיש לו המשכים, אבל לא על 200. אני פעם ראשונה שומע: 200 תלונות. אני פעם ראשונה שומע שהעדר פלש ולא היתה תפיסת העדר. אני מציע, כי אין לי הפרטים פה, גם את יואל אני מכיר, וגם את אביו אני מכיר. אני גם הייתי שם, אתה יודע את זה. אחרי ששמעתי את הדברים האלה, תן לי לעשות בדיקה הרבה יותר מעמיקה, יותר יסודית, לגבי כל 200 התלונות. בהזדמנות, אני אעביר לך את סיכום החקירה לעיונך. אני יכול אולי? אדוני, לא מקובל,

אני חושב שהשר מספיק הגון, ואמר לך, אפילו שיש עוד טענות, תעביר לו אותן והוא יבדוק אותן, ומה שהוא שמע גם יבדוק. ברשותך, ראשית, אני רוצה להודות לך. שנית, אני גם מוכן לוותר על תשובה כאן. אני מוכן להעביר את כל הטיפול הזה, כדי שתיעשה איזו מידה של צדק, ואם אפשר לסייע בכל המכלול הזה.

את זה השר שמע. אז אני אדאג להעביר. תודה רבה לך. תודה לחבר הכנסת חסון. אנחנו ממשיכים בשאילתות. שאילתא מס' 1000, של חבר הכנסת יצחק וקנין: מיסיונרים הכו בחור ישיבה. בבקשה, אדוני. ביום ד' בתמוז התש"ע (16 ביוני 2010): פורסם כי מיסיונרים ברעננה הכו בחור ישיבה שחשדו שהוא בא להפריע להם. באתרים "כיכר השבת" ו"בחדרי חרדים" יש גם צילום וידיאו של התקיפה. תלונה הוגשה למשטרה. רצוני לשאול:

שאלה נוספת.

תודה לחבר הכנסת וקנין, גם שואל, גם נמצא, וגם מסתפק בתשובות.

אדוני, השר לביטחון פנים, אני מודה לך גם על הסבלנות, גם על התשובות המנומקות,

אנחנו לומדים כל הזמן ממקרים ומהתשובות עליהם. אנחנו מזמינים את השר להגנת הסביבה, השר ארדן, והוא יענה על שאילתות לחברי הכנסת שנמצאים כאן. חבר הכנסת כהן, תיכנס, כי עכשיו השאילתות שלך. גם חבר הכנסת אמסלם צריך להיות כאן. אדוני השר, כמובן, השאילתות שרשומות לפנינו: שאילתא 636, של חבר הכנסת אמנון כהן: עובדים זרים לוכדים בעלי-חיים.

אדוני.

בסיוון התש"ע (19 במאי 2010): פורסם כי 6,000 בעלי-חיים מוצאים מדי שנה את מותם באלפי מלכודות שפועלים זרים בישראל מציבים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, אילו בעלי-חיים בעיקר ניצודים? 3. האם מעבר להכחדה יש גם גרימת צער לבעלי-חיים? 4. מה עושה משרדך בנושא? 1. ובכן, חבר הכנסת כהן שואל על התופעה הזאת, והתשובה היא שהנתון של כ-6,000 בעלי-חיים המוצאים את מותם במלכודות של עובדים זרים אכן מבוסס על סקר מלכודות שנעשה ברשות הטבע והגנים בשנים 2002 2007 וניתוח של הנתונים על-פי אותו מודל. 2. שאלת איזה בעלי-חיים בעיקר ניצודים. בעלי-החיים שבעיקר

יש לציין כי גם השגרירות התאילנדית שולבה בפעילות הזאת במאמץ למגר את התופעה. נוסף על כך יזמנו גם את הגברת הענישה, כצעד הרתעתי, בכלל על התעללות בבעלי-חיים, ולאחרונה אף הוחלט ברשות הטבע והגנים על הקמת יחידה ברשות, שיש בה ארבעה תקנים שייעודם פיקוח ממוקד בנושא ציד בעלי-חיים על-ידי עובדים זרים באופן ספציפי. שאלה נוספת לחבר הכנסת כהן.

כבוד השר, על תשובתך, אבל פשוט לא הבנתי מה קורה מבחינת הענישה, אם נתפס אותו בן-אדם שעשה את מה שהוא רוצה, או רוצה לעשות או אחרי שהוא עשה. אם תפסו אותו הפקחים, מה העונש שנותנים לו? באופן עקרוני, החוק להגנת חיות הבר קובע את האפשרות להגיש כתבי אישום על ציד בלתי חוקי, ואלו הפעולות שנעשות על-ידי רשות הטבע והגנים. לא שאלת אותי, ואין לי כאן נתונים, לגבי מספר כתבי האישום שהוגשו בנושא הזה. אם תרצה, נוכל להשלים את המידע הזה באופן ישיר אליך.

לא עכשיו, אם כבודו יוכל לשלוח אלי גם מה העונשים, איזה סוג של עונשים, וכמה כתבי אישום. הוא לא יכול לתת לך את העונשים, כי הוא מגיש את זה לבית-המשפט. מה החוק מאפשר? כן, וכמה מקרים כאלה הוגשו. מה החוק מאפשר וכמה כתבי אישום כאלה הוגשו? שאלה שמעניינת גם אותי, אני חייב לומר. זאת שאלה מעניינת. אצלם זה חלק מאורח החיים, אצלנו זה הגנה על בעלי-חיים. זה כל ההבדל. אבל חוק צריך להישמר. שאילתא 931, חבר הכנסת אמנון כהן: אנטנות סלולריות. ביום ו' בסיוון התש"ע (19 במאי 2010): חברות הסלולר חייבות להתקין אנטנות סלולריות כדי להיטיב את הקליטה. מנגד,

ירושלים, ביתר-עילית, מודיעין-עילית, אלעד ורכסים? 2. מה הן הכתובות המדויקות של כל אותן האנטנות? 1. שאל אותי חבר הכנסת אמנון כהן שאלה חשובה: כמה אנטנות מוצבות בכל אחת מהערים הבאות: בני-ברק,

ביתר-עילית, מודיעין-עילית, אלעד ורכסים. ובכן, בבני-ברק מספר מוקדי השידור לפי דוח חודשי מעודכן,

בביתר-עילית,

במודיעין-עילית,

גם הבאתי אתי רשימה מודפסת של כל האנטנות בערים שביקשת, עם הכתובות, ואתה יכול לקבל את זה מייד כשארד מהדוכן. השאלה, אדוני, בנושא, היא ההשלכות, אנטנות שאפילו קיבלו אישורים, אתם עשיתם בדיקות, ויש תוצאות שהבדיקה שלכם הביאה לשלילת רשיון למישהו? כי היו הרבה תופעות של אוכלוסייה שהגיעה אפילו, תסלח לי,

אבל אני שואל שאלה שמעניינת את כל הציבור. במקומות שחיים בתחושה שהאנטנות גורמות ליתר מחלות. אתה מכיר את התופעה.

השאלה היא,

אם הבדיקות באמת נעשות, ויכולים להגיד למאן דהוא שיש לו אנטנה,

הבדיקות שלנו מוכיחות שחרגת, וגם אם יש אישור, אנחנו מבטלים אותה. קודם כול, כדי להיות כן ולא פופוליסט, אני חייב לומר שהעמדה של המשרד להגנת הסביבה, שאני מקבל אותה לחלוטין, היא שככל שיש יותר אנטנות במדינת ישראל, במקומות הנכונים, עוצמת הקרינה שאליה נחשף המשתמש במכשיר הקצה, בטלפון הנייד, היא פחותה, כי המכשיר בעצם משדר ומחפש את האנטנה הקרובה שתשדר הלאה, וככל שהאנטנה רחוקה יותר מהמקום שבו הוא נמצא, הוא מגביר את עוצמת השידור שלו. כיוון שהמכשיר נמצא סמוך לגולגולת, החשיפה גבוהה יותר. לכן ככל שיש יותר אנטנות רמת החשיפה מהמכשיר יורדת. אלא מאי? האנטנות, להן יש עוצמת קרינה,

הרבה יותר גדולה מאשר למכשיר, ויש רמות מקסימליות שמותר לחשוף בני-אדם במרחק מסוים לעוצמה כזאת של אנטנה, לכן זה נכון שטוב שיהיו הרבה אנטנות, אבל לא פחות חשוב זה גם איפה האנטנות האלה נמצאות. לכן המשרד רוצה שהאנטנות האלה יוקמו בהליך כמה שיותר שקוף,

ציבורי, שיהיה אפשר להראות לציבור איפה זה, יהיה אפשר לפקח מה עוצמת השידור. להגיד לך בכנות, האם היום החוק נותן למשרד את הסמכויות שמאפשרות את הפיקוח הצמוד הזה? לא, כיוון שהחוק היום אומר שכדי להוציא תקנות שמאפשרות לי לפקח על מרחקים ועוצמות קרינה, למשרד התקשורת יש זכות וטו על התקנות האלה בהתאם להשפעות הכלכליות שלהן על חברות הסלולר. כלומר, המחוקק שעשה את החוק הזה, ופעם עוד יבדקו את זה, נתן משקל זהה לשיקולים הכלכליים של חברות הסלולר מול הפיקוח על עוצמות הקרינה והמרחקים. לכן יש היום מסלול שמנוצל לרעה על-ידי חברות הסלולר, שנקרא "מתקני גישה אלחוטיים". החברות קוראות לזה "מתקני שידור קטנים", אבל לא תמיד מה שקטן יותר הוא פחות מזיק. הם אומנם קטנים, אבל עוצמת הקרינה מהם באותו גובה, רק שהם מותקנים בהתאם לניצול של איזה סעיף חוק היסטורי, שבכלל לא היה מיועד לתחום הסלולר, בלי הליך שקוף, דרך הוועדה המקומית. זה יוצר המון חששות ופחד בציבור, כי פתאום האזרח מגלה, בעיקר דרך האתר שלנו, שצצה אנטנה בדירה מולו בלי שזה עבר בכלל דרך הוועדה המקומית. החברות הסלולריות חושבות שהן מרוויחות מזה. לדעתי הן מפסידות ויפסידו עוד הרבה יותר מההתחכמות הזאת של הצבת האנטנות בחשאי ולא דרך הליך שקוף. זה המצב כרגע. אני נמצא בהליך של שדרוג הפיקוח שלנו על חברות הסלולר. קודם כול שחברות הבדיקה שבודקות את עוצמות הקרינה יהיו מטעמנו, ולא מטעם החברות, כמו שהיה עד היום ומבקר המדינה העיר. לצערי, יש לי היום הידיינות עם האוצר. זה לא עולה כסף, כי ממילא עד היום החברות שילמו את זה, אני רק רוצה שהאוצר יאפשר לי לממן בעצמי ולגבות אגרה חזרה מחברות הסלולר, וכרגע האוצר עוד מתנגד לזה. דבר שני שאנחנו עושים זה להטמיע פטנט ישראלי, מערכת בלעדית שמאפשרת לנו להתחבר למרכזי הבקרה ולתוכנות המחשב של כל חברת סלולר ולראות 24 שעות ביממה כמה כל אנטנה פולטת, ולראות שההיתר שנתנו בהתחלה, לפעמים עלולים להוסיף שם עוד משדרים, ועוד עוצמה, ואם קבענו שבמקום הזה צריך, לדוגמה, לפחות 6 מטרים או 8 מטרים מרחק מהדירה הקרובה, אם יוסיפו עוצמת שידור, יכול להיות שכבר אסור שזה יהיה שם. לצערי, חברות הסלולר, ככל הנראה, עושות לנו קשיים בהטמעת המערכת הזאת. ייתכן שנצטרך להביא את זה לכנסת בשביל קצת לחשוף את זה ציבורית, אם נראה בזמן הקרוב שזה לא קורה. תודה לשר על התשובה המנומקת. אני מקווה שעזרנו לציבור להבין איפה אנחנו עומדים. שאלה נוספת לחבר הכנסת כהן. ראשית, אדוני, אני רוצה לשבח את עבודת השר, גם על כך שהוא ענה ממש מספרית לגבי כל עיר ועיר. אני גם מודע לבעיות שכבוד השר ציין, שבהתחלה מקבלים רשיון על משדר מסוים, ואז אט-אט מוסיפים שם, כי כביכול יש לו כבר רשיון, ועל זה אין אכיפה.

עומדים לשירותך, לטובת הנושא הזה, בכל תחום שתחליטו,

בוועדת הכלכלה ובוועדת הכספים, איפה שתצטרך, אנחנו חייבים להגן על הציבור. אדוני, שאלה נוספת שרציתי לשאול: שמחתי מצד אחד שבמודיעין-עילית יש אפס אנטנות, אבל מצד שני, יש להם קליטה או אין להם קליטה, אם יש להם מכשיר? זאת שאלה למשרד התקשורת. אני לא יודע. מה אתה יודע על זה, יש קליטה או אין קליטה? אין אינפורמציה מספקת. יכול להיות אפס? יכול להיות אפס, אני לא יודע מה הגודל הפיזי של מודיעין-עילית, יכול להיות שזה נמצא בשטחים שהם לא בתוך תחום המועצה, ולכן ההיתר ניתן ישירות מהמינהל האזרחי, קמ"ט תקשורת.

אבל אני אבדוק את הנתון הזה מחדש, כי הוא אכן מעורר תהיות. תודה. תודה, אדוני השר. אנחנו ממשיכים. שאילתא 936 של חבר הכנסת חיים אמסלם, לפרוטוקול. חבר הכנסת חיים אמסלם שאל את שר להגנת הסביבה ביום

בסיוון התש"ע (19 במאי 2010): נטען כי אנטנה סלולרית שהוצבה באזור מגורים בבני-ברק גרמה